אנחנו בכ"ו באדר ב' תשפ"ב, 29 במרץ 2022. השעה היא 11:38 ואני מתכבד לפתוח את הישיבה הזאת שהיא למעשה השלמה של ישיבה קודמת שעסקה בתקנות ובמעבר לבקשת שר המשפטים, מעבירות פליליות לעבירות מינהליות. קיימנו דיון ארוך וממצה בעניין זה. אדוני היושב-ראש, הצבענו. דיון ממצה היה, הצבעה הייתה. מה אנחנו עושים כאן?

הייתה הצבעה.

הייתה הצבעה בעניין עצמו אבל מייד עו"ד רווה תסביר מדוע אנחנו כאן, ואני חוזר על כך שאין עליך חובה. אני רוצה לדעת מי אשם במחדל. השב"כ עכשיו הודה שהוא אשם במחדל. מי אשם כאן? אני חושב שאני אשם כנראה, כי אני לא הזכרתי לנוכחים שיש עלינו עוד לבצע פעולה מסוימת כדי לתקף את ההחלטות האלה. כתפיי לא רחבות אבל את זה אני אקח על עצמי. לא, אתה לא אשם. השאלה למה אנחנו פה בשידור חוזר?

המצב המשפטי תסביר לנו עו"ד יפעת רווה, חברתנו הוותיקה ממשרד המשפטים, ואני קורא שמלוא תוארך הוא ראש אשכול סדר הדין הפלילי וראיות, אז אנא תסבירי לנוכחים, בייחוד לחבר הכנסת סעדי שמציקה לו העובדה שהוא נקרא כאן לשרת גם היום, מדוע התכנסנו הבוקר הזה. תודה רבה. סדר הדברים, בחוק העבירות המינהליות יש תוספת. בתוספת לחוק העבירות המינהליות רשומים החוקים שאותם ניתן להפוך לעבירות מינהליות, ובצידם התקנות שהפכו לעבירות מינהליות. בדרך כלל אנחנו מביאים לוועדה ביחד, אלא אם כן החוקים כבר רשומים בתוספת, אנחנו מביאים גם צו שמוסיף את החוק הרלוונטי לתוספת ואת התקנות - - - הצורך בצו נובע מן החוק, מחוק העבירות המינהליות. תיכף אני אקריא את הסעיף הרלוונטי, ובמקביל אנחנו הופכים את התקנות לתקנות עבירות מינהליות, מה שאנחנו עשינו בוועדה. מה שקרה, שאנחנו אכן הבאנו לכאן גם צו וגם תקנות. היינו מאוד מרוכזים בתקנות עצמן ובוויכוחים המהותיים, ולכן בסופו של דבר שכחנו לאשר גם את הצו. הדבר הזה נדרש. הוא פרוצדורלית אבל הוא גם מהותית כי זה מה שהחוק מצווה עלינו. בהסדר המקביל של עבירות קנס אין דבר כזה, זאת אומרת חוק סדר הדין הפלילי אין תוספת כזאת. כיוון שזה נמצא בחוק העבירות המינהליות, זה דבר שאנחנו מחויבים לעשות אותו. הסעיף המסמיך הוא סעיף 4 לחוק העבירות המינהליות שמדבר על שינוי התוספת, ואומר ששר המשפטים רשאי להוסיף או לגרוע חוק מן התוספת הראשונה בהסכמת השר הממונה על ביצועו של אותו חוק, במקרה הזה זה שר הבריאות, ובאישור הוועדה, והכוונה לוועדת חוקה, חוק ומשפט, לכן אנחנו מבקשים שתערך ההצבעה על זה כדי שהדברים ייעשו כראוי, וכשהם יכנסו לתוקף ב-1 בחודש, הכול יהיה מיושר, אז אני מודה לכם על הכינוס הנוסף של הוועדה בפגרה. תודה רבה. תודיעי לנו כשיהיו תוצאות של ההצבעה. עד אז אני לא יודע אם אנחנו מעבירים את זה.

התודה צריך להגיד בכל מקרה על כל החלטה שתהיה לכאן או לכאן.

אני מודה על הרצון הטוב. חברי הכנסת, בבקשה. כן, חבר הכנסת סעדי. אדוני היושב-ראש, אמרתי שאנחנו היינו בדיון הקודם. היה דיון ואפילו היושב-ראש הקבוע ביקש לדחות ולא לקיים הצבעה, ולשקול עוד כמה דברים. כבוד שר המשפטים עמד על זה שתהיה הצבעה ואכן הייתה הצבעה. היו בעד התקנות,

והיו שניים נגד, אני וחברי, חבר הכנסת מקלב. אני יודע שהתקנות האלה, יזם אותם המשרד לביטחון פנים, נכון? את הוראת השעה. זה השתנה. התקנות האלה הן שונות.

אז השר לביטחון פנים הביא את התקנות האלה אבל עכשיו הולכים עוד צעד בכיוון של עוד הקלה. גם מורידים את גובה הקנסות, וגם בצו המקורי היה שאם זה פעמיים, פעם שנייה או פעם שלישית, אז מגישים כתבי אישום,

היה פעם ראשונה ופעם שנייה - - - בסיבוב הקודם פעם שלישית. היה התראה ראשונה, התראה שנייה, כתב אישום.

התראה שנייה - - - הסדר מותנה ואז בפעם הרביעית. ופעם רביעית ואילך, כתב אישום. ועכשיו? ועכשיו אין הגבלה כזאת. זאת אומרת למעשה עושים לגליזציה - - - לא,

את אומרת פעם רביעית. אוסאמה, זה לא לגליזציה, זה מיסוי.

לזכות לעשן הוא ישלם כל הזמן 1,000 שקלים, פעם בחודש, פעם בשבוע, תלוי מתי יתפסו אותו. אנחנו רואים שזה חצי היריון. אין כתב אישום אבל גם זה לא מותר לחלוטין, אבל אתה צריך לשלם איך שאמר שמחה, כל פעם 1,000 שקל,

בדיוק, מס קנאביס. אנחנו נגד זה ולכן עמדתנו לא השתנתה ואנחנו נצביע נגד. אם יורשה לי להעיר רק בהמשך לזה. כל הזמן באים אלינו בטענות על זה שאנחנו משתמשים בביטוי מס עבאס, אבל זה קלאסי מס עבאס, כי אלמלא עבאס הייתם מעבירים את זה, אז פשוט רק בגלל שמנסור עבאס נמצא בקואליציה, אנחנו משלמים מס עבאס. שמחה, אתם תצביעו בעד הפעם כי אתם הצבעתם נגד בפעם הקודמת. אנחנו בשנייה שאתם תקימו את הקואליציה הנכונה ותצביעו נגד ההפקרות בנגב, אנחנו נשקול איך אנחנו מצביעים. שמחה, אתם מצד אחד מתנגדים לזה, מתנגדים לזה. זה מאוד קל לרקוד על שתי חתונות. מה שמועצת השורא אומרת, אנחנו עושים. בואו תגידו שתצביעו בעד החוק הפעם ולא תצביעו נגד, כי הרי הצבעתם נגד החוק. עכשיו אתם מצביעים נגד התקנות המינהליות. נגד מה עוד תצביעו? אז מאוד קל להתנגד לכל, אבל בסדר.

חברת הכנסת שרן השכל לא צברה מספיק ניסיון אופוזיציוני כי היא עברה לעגלה המנצחת, אבל התפקיד של האופוזיציה הוא לא לפתור לקואליציה את הבעיות הפנימיות שלה. חבר הכנסת רוטמן, כשחברתי הצטרפה לתקווה חדשה על מנת לתת תקווה נוספת לאזרחי מדינת ישראל, היא לא הייתה עגלה מנצחת. היא עוד לא ניצחה. זה היה לפני הבחירות. היו סיכויים שהיא לא תהיה בעגלה המנצחת. תמיד יש סיכויים. אז אני מבקש, אנחנו נביא את הדברים כפי שהם בפני הציבור.

חבר הכנסת אורי מקלב. אני סיפרתי לחברים שהיום בבית ספר ברחובות כבר הזכרתי אותו בפני התלמידים והמורים - - - על סיפור שסיפרתי על הסבא שלך. הסיפור שהוא סיפר לי על סבא שלי, והסיפור הוא בן 100 שנים בערך והוא מפי הרב שטיינמן שהיה בן עיר של סבי, ובמסגרת תוכניתנו עולם קטן.

הכותרת של הסיפור היא שהסבא שלו היה משחק עם חברו בגינה. היו הולכים ומשחקים שחמט בעל פה. אתם יכולים לדמיין לעצמכם משחק שחמט בלי לוח? שני אנשים מטיילים בגן וזה מה שהם עושים. וההקשר היה שבאותו בית ספר הייתה תמונה של משחק השחמט המפורסם מבחינה פוליטית בין היועץ זביגנייב בז'יז'ינסקי, היועץ של הנשיא קרטר, וראש הממשלה בגין משחקים שחמט בקמפ דייוויד, והסיפור מאחורי הסיפור הוא שהאמריקאים סיפרו שהם רצו לרכוש את ליבו, קצת להחניף לו, לרכך אותו, ובז'יז'ינסקי החליט שהוא ייתן לבגין לנצח. אם אתם יודעים שבגין ניצח במשחק הזה, אז זה לא על אמת. השאלה אם אתה חושב שמבחינה מדינית בגין ניצח את המהלכים? רוב המשקיפים משוכנעים בכך שהוא קיבל את מבוקשו באותו משא ומתן. לאחרונה קראתי דברים מפי סם לואיס שהיה אז שגריר ארצות הברית אצלנו, והשתתף, והוא אמר בריאיון, ראיתי את הפרוטוקול של הריאיון, שהוא הצליח להוסיף מילים להסכם, ששני הצדדים האחרים שנים רבות לא הבינו את משמעותן, אז זו רק סיבה אחת לאזרחי מדינת ישראל שיחושו סיפוק מן התוצאות של אותו משא ומתן חשוב. 40 שנה מחזיק מעמד.

חבר הכנסת אורי מקלב, אנחנו כבר סטינו מן הסטייה של הסטייה. אורי, בבקשה. אנחנו גם הופתענו לראות שעל סדר היום יש דיון חוזר בנושא התקנות. באמת ביררנו, אז הבנו שהייתה כאן כפי שאמרה עו"ד רווה, לא השלמנו את המלאכה. מבחינתי זה לא היה ככה. מבחינתי זה לא אין מקרה, לא הושלם. מה שנקרא, לתת לנו הזדמנות שנייה לחשיבה. לפני שאתה הולך לאשר את זה, שיהיה לך עוד פעם לבחון ולחזור ולהחליט באמת אם אנחנו עושים את הדבר הנכון. כפי שידוע, חבר הכנסת אוסאמה סעדי ואני התנגדנו ונימקנו את ההתנגדויות שלנו, שהן התנגדויות מהותיות. הן לא התנגדויות בכדי, והרחבנו את הנימוקים. אני חושב שעכשיו אפשר לתקן. בסופו של דבר אם אנחנו מסתכלים על החוק בכללותו, מה המסקנה, מה המסר שהוא מוסר מעבר לכל התיקונים הפרטניים, אנחנו רואים מצד אחד שהיה מונח לפנינו החלטה של הוועדה הבין-משרדית שאומרת דברים מאוד ברורים, שהקנאביס הוא מסוכן מאוד. הוא מסוכן לבני נוער באופן מיוחד גם מבחינה פיזית וגם מבחינה נפשית. עשינו כאן סט של הקלות וסט של שינויים בנושא הזה, שהמסר בכותרת שלו זה מסר ברור מאוד. הוא מסר של הקלה ובעצם התרה של הנושא הזה. לא בכדי אתה הזכרת את הבחירות. השר קצת לא אהב את מה שאני אמרתי, אבל אצלכם במפלגה בתקווה חדשה זה היה תנאי של חברת הכנסת שרן השכל. מבחינתה זאת הצלחה ומבחינתה זה גם בעצם האפשרות עכשיו שאנחנו את הבטחת בחירות לאנשים מסוימים, שבאמת אני מניח שלא מעט אנשים מצפים לזה, אנשים שהם צרכנים של קנאביס לא רפואי, בפירוש לא הרפואי אלא רפואי, אנחנו בהחלט חושבים שצריך להסדיר ולאפשר ולהוזיל את מה שצריך, אבל מסר כללי שזה בתוך תעמולת הבחירות, שאנחנו בעד להקל על המשתמשים, ובמי שאנחנו לא נשאיר להם רישום פלילי שזה בעצם הדבר היחיד שמנע מבני נוער לחקות את המבוגרים שרוצים את עתידם לפניהם, לא להשתמש בזה ולא לעבור על החוק, זה הדבר היחידי שאני באמת יכול לתמוך. אמרתי שאני יכול לתמוך, שאדם שחזר בו, אדם שנגמל, בחור צעיר שנגמל, צריך לעשות הכול בצורה הכי מהירה, להוריד ממנו כדי שלא יפריע לו בעתיד, אבל מלכתחילה לא מעט דברים אנחנו עשינו כדי שהמסר הוא באמת הקלה והתרה. אנחנו הורדנו היום את סכום הקנס לסכום של עישון סיגריה. עישון סיגריה זה 1,000 שקלים וגם זה יהיה 1,000 שקלים. מה המסר, שזה באמת שווה משקל לעישון סיגריה? בעישון סיגריות, ועדות מקבילות כאן בבניין הכנסת מחמירות עד איסור פרסום בעיתונות, שכל אחד יכול לבחור לעצמו, גם עד כדי כך הולכים, וכאן בוועדה שנייה פה מעבר לקיר או בקומה מתחת אנחנו מאפשרים ומתירים. יש כאן מסר כללי שהוא מסר של הקלה, וזה גם בעצם המצב. התשובות שקיבלתי פה על הדברים האלה, גם בזמנך ארדן עשה את זה. קודם כל מבחן התוצאה הוכיח שהתקנות שהוא עשה לא היו טובות. היו הקלות וזה לא צמצם וזה לא הקל וזה לא איפשר למשטרה לאפשר יותר לאכוף את החוק, אלא אנחנו רואים בהרחבה גדולה מאוד את עצם ההצדקה המוסרית שיש פה בשולחן הזה, שמשתמשים. הרבה עושים את זה, לא כולם. מי שכאן מתיימר להגיד שרבע מהאוכלוסייה עושה את זה, כולל בציבור החרדי, איזה מומחה פה אבל הוא מייד חזר בו בנתון הלא נכון הזה, זה ממש לא ככה ברוך השם. יש כאן דבר מסוכן, דבר שמזיק מאוד, מול זה שאנחנו היום עושים סט של דברים שמקלים. הדוגמה השלילית שיש כאן, במיוחד שאנחנו מדברים לגבי בני נוער וצעירים, איך יכול להיות דבר כזה שאחד יותר גדול מהשני בחצי שנה, לא מותר ולו אסור? זה יכול לעבוד, דבר כזה? הדוגמה המרכזית שלנו, ואנחנו מדברים היום על גילאים הרבה יותר צעירים, זה הדוגמה החיובית. בהזדמנות תזכיר לי, חבר הכנסת בגין, שאנחנו נוהגים לפעמים להשחית את זמננו בהמתנה להצבעות, אז אולי בדברי הגות או מחשבה הדוגמה האישית היא דוגמה מרכזית בחינוך. הדבר המרכזי בחינוך זה הדוגמה האישית של המחנך, דוגמה אישית של הסביבה. זה דבר מרכזי. אני לא ארחיב בזה, אבל כולנו מכירים את הסיפור עם שמשון הגיבור במלחמה מול פלישתים, אבל לא יודעים את הדבר המרכזי, הוא דבר מאוד חשוב מסביב לזה, על כך שהוא היה צריך לגדול כנזיר מזמן לידתו. "מורה לא יעלה על ראשו". "מורה לא יעלה על ראשו" ו"יין ושכר לא ישתה" ועוד דברים מסוימים שהיה איסור מצד - - - וזה היה תנאי. הסיפור היה שהוא נולד להורים שלא היה להם ילדים. מה המסר? ועוד מדברים שמנוח, האבא שלו ביקש הסברים מפורטים. הוא חזר וביקש מהמלאך שיחזור עוד פעם ויסביר מה אני צריך לעשות. אני אעשה קידוש בשבת, אני אשתה ואני אגיד לבן,

לך אסור? יש דבר כזה? הוא שאל, איך יכול להיות דבר כזה? למה בבית, בגלל שיש אחים אחרים, איך יכול להיות שאח אחד כן, אח אחד לא? אני רק נוגע בנקודות להראות מה זה הדוגמה האישית ואיך אנחנו כאן אומרים, איזה דוגמה אישית שלמבוגרים מותר, לנוער אסור. זה לא יכול לעבוד.

שזו דוגמה מצוינת, כי אני לא בטוח שלמרות הדוגמה האישית שהוא קיבל, הוא גדל בדיוק בדרך שהוריו רצו שיגדל. אני מדבר על שמשון הגיבור. מילדותו, ודאי. לא, לא. בבחרותו הוא כבר הלך בדרך שונה. אני לא חולק עליך לעניין חשיבות הדוגמה האישית. בסופו של דבר אנחנו נתקלים במצב שהמסקנה של החוק הזה היא הקלה והתרה וחגיגיות מסביב לדבר הזה, כשבעצם מדובר כאן על ענישה שונה. המשטרה אמרה פה בשולחן שהיא לא תוכל, הקשיים הגדולים שיש לה, וכל זה לא מנע מאיתנו לחוקק את החוק הזה, לכן יש לנו הזדמנות שנייה עכשיו לחזור בנו. באנו במיוחד לכאן כדי להתנגד לחוק ולעורר אתכם, אולי תחזרו בתשובה ואולי תשנו את עמדתכם.

תודה. חברת הכנסת שרן השכל, את יוזמת כל המהומה הזאת, אז אם תרצי להסביר. אני חושבת שדיברנו על כך

בעניין ילדים קיבלנו החלטת ביניים למעשה.

שעוד הממשלה הקודמת הייתה צריכה לטפל בעניין הזה כראוי. לצערי גם השיח שלי מול גלעד ארדן היה יחסית אטום ולכן גם שם לא הייתה אפשרות לבוא ולשים תוכניות רציניות של מניעה, של חינוך. אמנם שמחה אמר, ניסיוני הלא רב באופוזיציה. אני מניחה שגם לך יש אולי ניסיון לא רב בתוך קואליציה. יש לי אפס ניסיון בתור קואליציה. ולכן לספר לך שלא מעט רפורמות, חקיקות עברו גם בכנסת הזו אבל בעיקר בכנסות קודמות באמצעות אופוזיציה, משום שלא היה רוב בתוך הקואליציה. במקרה אני זוכר איזה אירוע אחד כזה. לקח שבעה חודשים לשכנע אתכם לעבוד איתנו. יש פה עניין שבסופו של דבר אתם מחליטים לא להצביע לפי הערכים שבהם אתם מאמינים ולא לפי הדרך שבה אתם מאמינים, אלא לפי ניסיון לעשות פשוט אנטי, משום שתמוה מאוד העניין הזה שאפילו שאתם טוענים שנגד זה תצביעו נגד, אבל אתה יודע מה, גם לא שהצבעתם נגד אי הפללה. הקנאביס הרפואי, יש חקיקה שעברה גם כן במושב הקודם בטרומית. חבר הכנסת מקלב, אני לא ראיתי אתכם מגיעים ומצביעים בעד, וזה דבר שמציל חיים ואין לו שום קשר לעניין עבירות ושימוש פנאי, אז בואו תסבירו איך אתם מצד אחד מדברים גבוהה-גבוהה כאן בוועדה, ובסוף כשזה מגיע להכרעה שנדרשים להצביע על פי מה שהבוחר שלח אתכם ועל פי שאתם מדברים כאן בוועדה ובעוד ראיונות כאילו התחום הרפואי אכן קרוב לליבכם ואתם מבינים שצריך להציל את המטופלים ואת החולים שהיום קורסים, אז ההצבעה הקודמת על הקנאביס הרפואי שהצבעתם נגד - - - לא הצבענו נגד. אז עכשיו כשזה הגיע בתחילת המושב, אתה תצביע בעד החקיקה הזו? בוא נראה שאתם אכן עומדים מאחורי אותן הבטחות ואותן מילים, כי נכון לעכשיו לא הוכיחו - - - לא,

גם להתייחס לגוף הדברים. אמרנו את הדברים. את אומרת ניסיון אטום מול ארדן. זה אולי ניסיון שהוא היה עם אחריות. חבר הכנסת מקלב, אני התנגדתי. אני לא יודעת אם אתה זוכר, אבל בכנסת ה-20 למרות שהייתי חברה בקואליציה, התנגדתי לחקיקה של ארדן. אני לא יודעת אם אתה זוכר, אבל אני עליתי גם לבימת הכנסת ונאמתי בעניין הזה. השר לשעבר ארדן איננו כאן בחדר הוועדה. אני מציע לא להתפלמס איתו. מתי השר מגיע

מרגיש שזה יצירה שלו. האווירה החגיגית הזאת הייתה פה, נמצאת פה גם עכשיו וזה הדבר הכי גרוע בכל החקיקה הזאת. הפעם זה בגלל שזה יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. אני רק בכל זאת אעיר. חברי, חבר הכנסת מקלב, היית צריך לדעתי או היה מוטב שגם תשבח מפלגות שהן מקיימות את המצע שלהן. אתה התלוננת על כך. באמת? המצע שלכם היה להטיל קנס של 1,000 שקל על כל מי שמעשן קנאביס לשימוש עצמי. זה מפתיע אותי, אבל בסדר. חבר הכנסת שמחה רוטמן, השכילנו

בקצרה. בזמן הקצר שחלף מאז הערתך לחבר הכנסת מקלב, הרצתי במוחי את המצע של תקווה חדשה, שכמובן חרוט תמיד על לוח ליבי, והעליתי אותו מליבי אל ראשי. היטב למדת. לא זכור לי שבמסגרת המצע שלכם החלטתם להטיל קנס של 1,000 שקלים על כל שימוש לצריכה פרטית של קנאביס. זה לא נראה לי חלק מהמצע שלכם. לדעתי זה אפילו קצת סותר את המצע שלכם ולכן מכאן שאלת החגיגיות שהעלה חברי, חבר הכנסת מקלב, רק מקבלת משנה תוקף. לא מצליח להבין כיצד הדבר הזה מקדם, מלבד לקדם דבר אחד, תרבות של צפצוף על החוק. אנחנו לא מצליחים לתקן את החוק, אנחנו לא מצליחים לבטל את האווירה הפלילית, מסיבותינו שלנו בחרנו לעצמנו כנראה שותפים לא מי יודע מה ואנחנו רוצים לעשות תרבות של צפצוף על החוק. לתקנות קצת קשה להגיש הסתייגויות.

בואו תעשו את זה רציני ותגידו, הקנס המינהלי הוא של אגורה, ואז אנשים יבינו שאתם באמת עושים צחוק מהחוק.

גם בעקבות התקנות הקודמות שהשר ארדן העביר, גם שם גילינו, אם זה היה נשאר אות מתה,

אז אתם הופכים אות לאות מתה, יש דרך להפוך חקיקה לאות מתה, אבל זה היה דרך להכניס כסף לקופת המדינה. הוטלו קנסות, גם זה נחשף לדעתי בדיונים הקודמים, המספרים. הוטלו הרבה מאוד קנסות לפי החוק. אז אני מבינה ששמחה רוטמן רוצה להחזיר את המצב לקדמותו ולהפליל ולפתוח תיקים פליליים לאזרחי מדינת ישראל על שימוש בקנאביס, אבל מזל שיש פה סיעה אחרת שפועלת נגד זה על מנת - - - אותי לימדו פה בוועדה שהערת ביניים היא ארבע מילים, חמש מילים במקסימום. חבר הכנסת רוטמן, תתקרב לסיום. אני מנסה, אדוני היושב-ראש. התיקון הזה איננו תיקון אלא קלקול, וזה גם עונה לשאלת הקנאביס הרפואי. גם בנושא הקנאביס הרפואי, מאז הרע לעם הזה, הניסיונות לעשות איזה שהם תיקונים חלקיים, הם מייצרים תוצאה רעה הרבה יותר. אני מקבל פניות, אני לא יודע בדיוק מתי התחילה אותה רפורמה, מאנשים שנזקקים לקנאביס רפואי, שפונים אליי ואומרים שהרפורמות שהממשלה הזאת קידמה, אני מבין כנראה לא מספיק בתחום אבל הם הסבירו לי שכתוצאה מהדברים האלו המחירים של המוצר שהם זקוקים לו לצרכיהם הרפואיים, לא רק עלו והכפילו את עצמם אלא שילשו וריבעו את עצמם. תהליכים של לגליזציה שנעשים ללא חשיבה כוללת ומתוחכמת רק מייצרים רעה, וגם כאן אני צופה שכתוצאה מאישור הצו הזה, ולכן אני קורא לכם להתנגד לזה. אני באמת מתפלא איך אנשי תקווה חדשה התגייסו,

בהרכב מלא לדעתי, כל חברי הוועדה מטעם תקווה חדשה - - - נכון. התגייסו כדי להטיל קנס של 1,000 שקל על כל שימוש בקנאביס לצריכה פרטית. כמו שאמרתי, במצע שלכם זה לא היה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. גם 2,000, נכון? יש 1,000, 2,000. זה דורג. 500 ו-1,000. אין 2,000. חבר הכנסת האוזר, אתה מוותר?

חבר הכנסת טור פז. מוותר. גם כן מוותר. היועצת המשפטית שלנו, עו"ד ברודסקי, בבקשה. אז קודם כל לשאלתו של חבר הכנסת סעדי, אני לוקחת את האחריות על זה. באמת היינו כולנו עסוקים פה מאוד בתוכן המורכב. אני כבר לקחתי אחריות. בסדר, אני גם. לא צריך. באמת היו פה שני דיונים מורכבים בנושא של התקנות. באמת עלו פה שאלות קשות, לכן גם הוועדה, חשוב לציין שבאמת חלק מהתקנות הן בעצם הוראת שעה כדי שזה יחזור אלינו כבר בקרוב. רק כדי להעמיד דברים על דיוקם בגלל הדברים שעלו כאן.

זה לא הארכה בעצם של הוראת השעה שהייתה. אנחנו מדברים באמת על תקנות. זה נכון שהן מקלות יותר. חשוב להגיד שהן לא מתירות אבל הן כן מקלות יותר וקובעות בעצם אכיפה באופן מינהלי. כמו שאמרנו, באמת הדברים נידונו כבר וזאת השלמה, כי בעצם הוועדה הצביעה על התקנות בדיון הקודם. ליצור השלמה כמו שהציגה עו"ד רווה, מכיוון שצריך לתקן בעצם את התוספת של החוק בצו כדי להשלים את

דיברנו שזאת התוצאה תהיה, התרה, וזאת הכוונה גם. את אומרת, בחוק זה עדיין לא מתיר. נכון, בדיוק. התקנות לא מתירות, הן קובעות אכיפה מינהלית. אני דיברתי על התוצאה ועל הכוונה. כן, כן, בסדר גמור, אני לא מתווכחת עם זה. חשוב לפרוטוקול שידעו שזה דבר עדיין אסור. האכיפה היא אכיפה מינהלית אמנם אבל קיים איסור.

רבותיי חברי הכנסת ואורחינו, אני מתכבד להביא להצבעה - - - אדוני היושב-ראש,

הקראה, סליחה. צו העבירות המינהליות (שינוי התוספת הראשונה לחוק), התשפ"ב-2022 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985 (להלן-החוק), בהסכמת שר הבריאות ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: שינוי התוספת הראשונה לחוק1. בתוספת הראשונה לחוק, בסופה יבוא: טור א'טור ב' שם החוק או הפקודההתקנות שבהן נקבעה עבירה מינהלית לפי החוק או הפקודה "פקודת הסמים המסוכנים(1) תקנות העבירות (נוסח חדש),

התשפ"ב-2022" טוב, אז אנחנו קראנו. ידוע על מה אנחנו עומדים להצביע. אני מעמיד זאת להצבעה. מי בעד? אני סופר ארבעה בעד. מי נגד? שניים נגד. נמנע? אין. הצבעה בעד 4 נגד 2 אני מודה לכם מאוד. הצו עבר. אני מבקש רוויזיה. אם אתם לא רושמים בפרוטוקול, אני אגיד בסדר, אבל אתה תוקע אותנו. מה, באמת? נראה לי שכדאי להסביר גם לך איך אופוזיציה עובדת. בעצם אם כולם פה, אז אולי נתכנס בעוד רבע שעה. חצי שעה חייבים על פי התקנון.

אי אפשר פחות מחצי שעה. אין הנחות בדין? 12:37. 12:37. על מה אני תוקע? תסביר אולי. היו לי תוכניות אחרות. היינו פעם בקואליציה ביחד. אם זה מפריע לך - - - לא, לא, בסדר, נעמוד בזה. ההליך ימוצה עד תום. לא יהיה שום מחטף. לאחר התייעצות סעדית - - - אז מבוטל? כן, כן, זה התחיל עם אוסאמה ואיתי. אנחנו מקיימים כבר כמה זמן התייעצויות סיעתיות. תודה רבה. אז אין רוויזיה? לא. ויתר. הוא משך. תודה. הישיבה ננעלה בשעה 12:09.